תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (הגבלת פעילות במקומות עבודה) (תיקון מס' 12), התשפ"א 2021, תקנות סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה)

התשפ"א 2021. תודה.

סיעת כחול לבן, במקום חברת הכנסת אמילי חיה מואטי יכהן חבר הכנסת איתן גינזבורג, מטעם סיעת ימינה, במקום חבר הכנסת מתן כהנא יכהן חבר הכנסת ניר אורבך, מטעם סיעת ישראל ביתנו, במקום חבר הכנסת עודד פורר יכהן חבר הכנסת יבגני סובה, מטעם סיעת תקווה חדשה, במקום חבר הכנסת זאב אלקין תכהן חברת הכנסת שרן מרים השכל, ובמקום חבר הכנסת יועז הנדל יכהן חבר הכנסת זאב בנימין בגין. בוועדה הזמנית לענייני כספים: מטעם סיעת יש עתיד, במקום חבר הכנסת מיקי לוי יכהן חבר הכנסת ולדימיר בליאק, ובמקום חבר הכנסת יואב סגלוביץ' תכהן חברת הכנסת מירב בן ארי, מטעם סיעת ימינה, חברת הכנסת עידית סילמן תכהן כממלאת מקום קבועה בוועדה במקום חבר הכנסת אביר קארה, מטעם סיעת ישראל ביתנו, במקום חבר הכנסת עודד פורר יכהן חבר הכנסת אלכס קושניר. בוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון: מטעם סיעת יש עתיד, במקום חברת הכנסת אורנה ברביבאי יכהן חבר הכנסת בועז טופורובסקי, ובמקום חבר הכנסת אלעזר שטרן תכהן חברת הכנסת נירה שפק.

חברי הכנסת רון כץ ויוראי להב הרצנו יכהנו כממלאי מקום קבועים בוועדה, מטעם סיעת כחול לבן, במקום חברת הכנסת יעל רון בן משה יכהן חבר הכנסת אלון שוסטר.

חבר הכנסת איתן גינזבורג יכהן כממלא מקום קבוע בוועדה, מטעם סיעת ימינה, במקום חבר הכנסת מתן כהנא יכהן חבר הכנסת ניר אורבך.

חברת הכנסת עידית סילמן תכהן כממלאת מקום קבועה בוועדה במקום חבר הכנסת עמיחי שיקלי, מטעם סיעת העבודה, במקום חבר הכנסת עמר בר לב תכהן חברת הכנסת אמילי חיה מואטי.

חבר הכנסת רם שפע יכהן כממלא מקום קבוע בוועדה, מטעם סיעת תקווה חדשה, במקום חבר הכנסת גדעון סער תכהן חברת הכנסת שרן מרים השכל.

תודה רבה לך. אנחנו נעבור לנאומים בני דקה. חברת הכנסת יוליה מלינובסקי. קריאה: אין בעיה.

הוא חדש באופוזיציה. תודה רבה. חברת הכנסת דיסטל, איננה נוכחת, חבר הכנסת שטרן, איננו נוכח, אוריאל בוסו, איננו נוכח, חבר הכנסת איימן עודה, איננו נוכח, חבר הכנסת ווליד טאהא, איננו נוכח, חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, אינה נוכחת, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אינו נוכח, חבר הכנסת בן גביר, אינו נוכח. חבר הכנסת מעוז, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. ברכותיי על כהונתך הרמה. נאום הנדסת תודעה מס' 13, והפעם על ממשלת האחדות. לקרוא לממשלה "ממשלת אחדות" זו הנדסת תודעה, באמת הממשלה הזאת היא ממשלת ההפרדה, הפרדת מדינת ישראל מזהותה היהודית על ידי פגיעה ממוקדת בכל אחד מהמאפיינים של דמותה היהודית של מדינת ישראל: רבנות ראשית, שבת במרחב הציבורי, גיור, כשרות ומעמד המקומות הקדושים, ובראשם הכותל המערבי, הפרדת העם מארצו על ידי הפקרת הנגב והפקרת ההתיישבות הצעירה ביו"ש, הפרדת הציבור החרדי משאר אזרחי ישראל והפרדת תושבי הפריפריה מתושבי המרכז על ידי הטלת וטו כנגד ציבורים רחבים. ואולי על ממשלה כזאת כבר אמר דוד המלך ברוח קודשו: "יתפרדו כל פֹּעֲלֵי אָוֶן". אני ממליץ לאזרחי ישראל להישמר מנפילה בפח הנדסת התודעה הזאת.

תודה רבה. חברת הכנסת מראענה, אינה נוכחת, חבר הכנסת אייכלר,

נוכח, חבר הכנסת אבוטבול, אינו נוכח, חבר הכנסת סמי אבו שחאדה, אינו נוכח. חברת הכנסת

בבקשה. שתי דקות אני לא עצרתי אותו. נתתי לו אפילו יותר. אדוני היושב-ראש, השבעת הממשלה היא בדרך כלל יום שמח, יום של התרגשות, של ציפייה, יום של תכונה רבתי, של שליחות ועשייה טובה למען העם. אתמול, עבור חלק גדול מהמדינה זה לא היה יום כזה: אתמול היה יום מלא תקדימים אנטי-דמוקרטיים, יום שבו השנאה ניצחה, התקשרת החילונית הפוסט-ציונית ניצחה, תנועות ה-Crime Minister והדגלים השונים ניצחו, ה"לך" ניצח. כל כך לא מפתיע למשל שחוק פרסונלי נגד נתניהו מופיע בהסכמים הקואליציוניים, שהרי כל מטרת הקמת ממשלת שנאה זו היא שנאה אובססיבית ולא מוסברת לאדם אחד בלבד. ממשלת השטנץ שהושבעה אתמול היא ממשלה שכל קווי היסוד שלה הם לא לעשות כלום, לא מדיניות, לא כלכלה, לא שלום, לא משילות, לא יהדות, רק שנאה ושנאה. זה מה שמאחד שם את כולם. בחודשים האחרונים שמענו "שינוי", "ריפוי", "אחדות" ועוד, כל כך הרבה מילים יפות של מהלך כל כך מכוער. ממשלה קוטבית עם כל כך הרבה קצוות שחוברו יחד, בלי שום אידיאולוגיה, בלי שום חזון, בלי שום דרך, קבוצה שחברה לה יחד רק כדי להגשים מטרה אחת: להוריד את האיש שמכהן במשך 12 שנה עם התמיכה הרחבה ביותר בעם. כל כך הרבה ניגודים הולכים לשבת בשולחן הממשלה, כל כך הרבה ניגודים ייאלצו לקבל החלטות הרות גורל. הם לא מבינים שהמזרח התיכון זה בעצם ג'ונגל. מה שקורה פה זה אירוע מוזר, משונה, ייחודי בקנה מידה, אפילו בקנה מידה של הפוליטיקה הישראלית. באמת שרציתי לברך את הממשלה החדשה, אבל אי-אפשר לברך את יצור הכלאיים שנוצר פה. אין תקדים לזה, ואנחנו באופוזיציה נילחם בכם ונעשה את כל מה שניתן כדי להפיל את הממשלה הרעה והאנטי-יהודית הזאת.

תודה רבה, חברת הכנסת שטרית. חברת הכנסת ברק, אינה נוכחת, חבר הכנסת מנסור עבאס, אינו נוכח, חבר הכנסת קושניר, אינו נוכח. חבר הכנסת אופיר אקוניס, בבקשה. אני כבר אגיד לך. שלחת לי פתק.

אני פשוט לא מצליח להגיע, חבר הכנסת אופיר אקוניס, ידידי, לכל מי ששלח לי הודעות. איתך הסליחה, זה ייקח לי זמן. אין לי ספק. תודה. קודם כול, ברכות, אדוני היושב-ראש. תודה רבה. אני בטוח שתקיים את שליחותך כיושב-ראש הכנסת בצורה ממלכתית, אני מצטרפת לברכות.

אדוני היושב-ראש, הממשלה הזאת החלה את דרכה ברגל שמאל. אני מגיע עכשיו לבניין הזה מגוש עציון, פאר ההתיישבות באזור יהודה, המקום שכולנו הגענו ממנו, מהרי יהודה. הממשלה החלה את דרכה ברגל שמאל, משום שאנחנו יודעים שבימים הקרובים או בשבועות הקרובים או בזמן הקרוב הממשל האמריקני יכתיב לממשלה הזאת את מתווה שתי המדינות המסוכן, ובתוכו הקמת מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו ההיסטורית. אני מנצל את ההזדמנות, יש כאן שר אחד מהממשלה, שר התרבות והספורט. אינני יודע אם הוא תומך בגישה הזאת או לא, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שבממשלה הזאת וגם בקבינט המדיני-ביטחוני יש רוב מובהק למתווה שתי המדינות. ואני קורא מכאן, זה היום הראשון לפעילותה של הממשלה, לשרים אשר הקימו את ממשלת השמאל הזאת אבל באו מימין המפה הפוליטית,

להצהיר כאן בכנסת, בוושינגטון, במשרדיהם, בכל מקום אפשרי, שהם יתנגדו באופן מובהק ומוחלט למתווה שתי המדינות המסוכן,

אדוני היושב-ראש, להקים מדינת טרור פלסטינית בלב ארצנו.

תודה רבה, חבר הכנסת אקוניס. חבר הכנסת אשר, אתה ביקשת?

אדוני היושב-ראש, קודם כול, ברכותיי לך על תפקיד, ואני בטוח שתעשה את זה בשום שכל, כמו הרבה מאוד דברים שעשית. זאת הזדמנות טובה גם לומר לך תודה על הרבה שיתופי פעולה שעשית כמיקי לוי, לא רק בפלטפורמה כזאת או אחרת, בעבודה שלך בוועדת הכספים ביחד עם יושב-ראש הוועדה הרב גפני. אנחנו בהחלט שמחים ומאחלים לך הצלחה גדולה. אדוני היושב-ראש, אופוזיציה, אולי המטרה הגדולה שבה היא להפיל את הממשלה. לא סתם, ולא מתוך איזשהם רצונות, אלא מאחר שאנחנו חושבים שהממשלה הזאת, דרכה לא טובה, לא נכונה, וראינו את זה גם בהסכמים, זה התפקיד שלנו. אבל לא בזה תמו תפקידינו, אנחנו נמשיך להיות כאן לא רק בצעקות, לא רק בפיליבסטרים, גם, אבל נמשיך הלאה בעבודה סיזיפית מול משרדי ממשלה, בחקיקה, בתיקונים, בקבלת קהל, בלשמוע את האנשים ולהמשיך לעזור להם, אנחנו וכל הצוות שיש לכל אחד מאיתנו. נמשיך להיות כאן בשבילכם, בשביל האזרחים, בשביל הציבור שבחר בנו וגם אלה שלא בחרו בנו. זה תפקידנו. אנחנו נעמוד הלאה לרשות הציבור בד בבד עם מלחמה אופוזיציונית קשה, מסורה, ישרה ואחראית. אנחנו ממשיכים לעבוד בכל נושא, בכל דבר. זה תפקידנו, זו שליחותנו, ובסייעתא דשמיא נצליח לעשות את זה.

תודה רבה, חבר הכנסת אשר. חברי הכנסת, יש עוד מישהו? נגלה היום נדיבות. כן, אתם לא רשומים, אני ארשום.

יכול להיות שאני טועה. אני מתנצל. אה, סליחה. טעות שלי. אני מתנצל. מתחילים. חבר הכנסת פינדרוס, בבקשה. ברכותיי, אדוני היושב-ראש, אני חושב שהבחירה שלך ליושב-ראש מסמלת את מה שמציק לנו בממשלה, ולא בגלל הבחירה שלך.

אני מכיר אותך הרבה שנים, מייצג את מה שאתה מאמין בו, ועושה את זה בנחישות, בתבונה,

אבל מאמין במשהו, מה שקרה כאן אתמול זה שאנשים שמאמינים במשהו אחד עשו משהו הפוך. כאן אני רוצה להתייחס, אף שלא יכולתי אתמול, לשר מתן כהנא, למה שהוא אמר לרב גפני כתשובה. הוא שאל את הרב גפני: האם שכבת בשוחה ואמרת קריאת שמע? האם שכבת איתי בשוחה ונטלת ידיים בלי נטלה? פה הטעות: כשאנחנו נמצאים פה, אנחנו מייצגים ערכים, אנחנו לא מייצגים את מה שאנחנו עושים, כמה אני מתפלל בכוונה או לא מתפלל בכוונה, לא זו השאלה של הייצוג שלנו כאן בכנסת. אנחנו מייצגים עמדות. אתה לא יכול לבוא ולייצג עמדה דתית כשאתה התנדבת בצה"ל, כי אתה צריך לייצג את העמדה שלך. וזה סירוס הדבר, זה הסירוס של מה שקרה כאן אתמול בממשלה: באו אנשים שמייצגים משהו אחד ועשו את הדבר ההפוך. מה שנכון לנציגי ציבור זה להתנהג כמוך, אדוני היושב-ראש, לייצג עמדה,

וכך אנחנו נעשה בקואליציה או באופוזיציה, כי לכך נשלחנו.

תודה רבה לך, חבר הכנסת פינדרוס. חבר הכנסת הורוביץ, השר הורוביץ,

חבר הכנסת אזולאי,

חברת הכנסת גולן, איננה. חברת הכנסת נירה שְפֵּק, בבקשה. תודה רבה, יושב-ראש הכנסת. רק אנחנו נתאמן להגיד שְפַּק ולא שְפֵּק, נכון? מקבל.

אז גם אני בחרתי, אני רואה שזה היה השיח פה, לדבר על מה שקרה אתמול, כי אני חזרתי עם כאבי בטן הביתה, עם הרבה שמחה בלב, אבל עם כאבי בטן. ואני חושבת שאנחנו חייבים את זה לעם שצפה בנו, להגיד: אני מתביישת, ואני מבקשת מכם סליחה. אתמול היה יום מאוד משמח, מבחינתי, ומלא תקווה, אבל על היום הזה העיבה עננה שחורה וגדולה.

התביישתי כשראיתי מה קורה פה, התביישתי בחוסר הכבוד אל האחר, התביישתי בסגנון הדיבור, התביישתי במילים הפוגעניות שנאמרו, התביישתי בשפת הגוף האלימה, התביישתי לראות את יושב-ראש הכנסת לא מצליח להשתלט על המליאה, אני מתביישת באלו שניצלו את הבמה החשובה כדי ליצור זילות למוסד החשוב כל כך, התביישתי בזה שנאלצנו להוציא ח"כים ושרים שביזו את המשכן. ואני מבקשת סליחה, כי אני אחת מכם. אני מבקשת סליחה מכל אותם אזרחים שנאלצו לראות ולשמוע מראות אלו. אני מבקשת סליחה מאותם מחנכים שלא ידעו להסביר לתלמידיהם למה מה שאסור להם מותר לחברי כנסת ושרים. מה, רק לשמאל מותר לצעוק? לא, אני, גם עכשיו, גם עכשיו, אל תפריע לי. אנחנו מדברים.

אני לא יודעת שמאל, אני חורגת כי אני חייבת לענות לך, כי אנחנו מדברים ברמה האישית. אני מנצלת את זה שאני ח"כית צעירה ולא ראיתי דברים כאלה קודם,

לא התלכלכתי בזה, ומה שראיתי לא התאים לי.

אני מתביישת ומבקשת סליחה, ומתחייבת לעשות הכול כדי להילחם על פניה וכבודה של הכנסת הזאת, שנדע לכבד את אלו שבחרו בנו וגם את אלה שלא, שנחשוב לפני שאנו מעיזים לדבר אל המיקרופון אם את מה שאנחנו הולכים להגיד נרצה שגם יקירינו יראו ומכך ילמדו. אני מברכת אותך, חבר הכנסת מיקי לוי,

ויודעת שתעשה הכול כדי שכך יהיה. ידי מושטת, ומקווה שגם ידכם.

תודה רבה לך. הדובר הבא, חבר הכנסת רוטמן, איננו. חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה,

אני רוצה לברך אותך על היבחרותך לתפקיד יושב-ראש הכנסת. ההצלחה שלך היא ההצלחה של כולנו, הצלחת הדמוקרטיה הישראלית ושל כל אזרחי ישראל.

היכל הדמוקרטיה, הוא בית עם תרבות, נוהגים וכללים ייחודיים, כאלה שגם לא תמיד מעוגנים בחקיקה או בתקנון. הם כאלה שהולכים איתנו לאורך שנים ארוכות אחורה, אחרי שהתגבשו והשתרשו, ומאפשרים פעילות תקינה ומסודרת של הכנסת. בשנים האחרונות אנחנו חווים רמיסה בלתי פוסקת, אדוני היושב-ראש, של אותם נוהגים וכללים. חווינו רק לפני שנתיים את פיזורה של הכנסת בתום תקופת מנדט של אחד המועמדים, במקום להחזיר אותו לנשיא, ויצאנו לבחירות אחרי 29 יום. משם המצב רק הידרדר, עד למופע האימים שראינו אתמול ונחשפנו אליו במליאה. פעם היה, אדוני היושב-ראש, כבוד והדר. היה נהוג שלא להפריע באירועים ובמעמדים שונים. זמן היה זמן, ואפילו פתחו נאומים במליאה, אדוני, עם המילים "אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה" דבר שבשנים האחרונות קצת נעלם. הרבה נשחק, הרבה נעלם, ובשנים האחרונות המעמד של היכל הדמוקרטיה, של הפרלמנט,

ונראה שכבר הכול מותר, מהנפת כרזות ודגלים ועד מחיאות כפיים ושריקות במליאה. אני פונה אליך, אדוני היושב-ראש, דווקא בתפקידך החדש: בבקשה, תפעל להשיב את התרבות שהייתה בכנסת, את הארשת הממלכתית, את הכבוד ההדדי, את ההדר, את האמון ברצון הטוב של כל יושבי ויושבות הבית הזה, למרות חילוקי הדעות, את התפיסה שהבית הזה הוא ביתם של כל אזרחיות ואזרחי ישראל, שזה בית של כינוס של היושבים בציון. מהיכרותי איתך, בידך הדבר. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג. אני אומר לכם כבר, חבריי חברי הכנסת, כנסת נכבדה, מי שיצטרך, ואני מקבל את ההמלצה שלך, כדי לנסות ולהחזיר את הבית הזה לגבולות הטעם הטוב, מי שיעלה לדוכן יפתח במילים, לא רודף כבוד אני, אבל זה מה שהיה, מצידי, אפשר יהיה לקרוא לי בשם בחוץ, אבל מעל הדוכן יגידו: "אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה"; או "חבריי חברי הכנסת", גם זה טוב, זה בסדר. ננסה לאט-לאט להחזיר בחזרה את גבולות הטעם הטוב לבית הזה. אני מאוד מודה לך על ההמלצה, תודה רבה, ואני כבר מאמץ אותה. חבר הכנסת טופורובסקי, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. כנסת נכבדה, שבוע נוראי ורווי טרגדיות עבר עלינו בכבישים: ביום שני, 7 ביוני, נהרגה הולכת רגל בת 88 ברחוב הר"ן בביתר עילית. עוד באותו היום נהרגה רוכבת האופנוע תמר סהר, צעירה בת 17 מהוד השרון. ביקרתי את הוריה בשבוע שעבר, והלב נקרע. בפתחו של סוף שבוע דמים, ביום חמישי, 10 ביוני, נהרגו שני צעירים בני 22 בתאונת אופנוע סמוך לרמות מנשה. עוד באותו היום נהרגה הולכת רגל בת 65 ברחוב טשרניחובסקי בחיפה. למוחרת, 11 ביוני, נהרגו אם ובנה, בני 60 ו-29, בתאונה סמוך לגבעת זאב.

12 ביוני, נהרג צעיר בן 17 סמוך לצומת הרוחות. עוד באותו היום נהרג צעיר נוסף בן 17 בשדרות החשמונאים במודיעין. בהמשך היום הנוראי נפטר מפצעיו הולך רגל, גבר בן 82, לאחר שנפגע מרכב פרטי בבאר שבע ב-6 ביוני.

13 ביוני, נהרגה אישה בת 40 בכביש 6 סמוך לקריית מלאכי. עוד אתמול נהרג צעיר בן 18 בהתנגשות רכבו בקיר במודיעין. אחרי שבשבוע שעבר נהרגו שני אנשים, בשבוע החולף ציינו 12 הרוגים בדרכים. אדוני היושב-ראש, המון המון מזל טוב על בחירתך. אני מקווה שגם שרת התחבורה והבטיחות בדרכים החדשה, שאני מאחל לה הצלחה בתפקיד, תשים את המאבק בתאונות הדרכים בראש סדר העדיפויות.

תודה רבה. חברת הכנסת זועבי, מוותרת, חבר הכנסת סופר, אינו נוכח, חבר הכנסת רון כץ,

חבר הכנסת גולן, אינו נוכח, חבר הכנסת מוסי רז, אינו נוכח. חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, ראש וראשון אני רוצה להצטרף כאן לברכות לאדוני. אני באמת מאחל לאדוני שיעשה מלאכתו ובאמת יפעל כאן בממלכתיות, כמו שבזמנו היה ממ"ז ירושלים, ומשם ההיכרות הראשונה עם אדוני. אני מצטרף גם לאמירות כאן למתן את השיח, אבל, וכאן ה"אבל" החשוב, השבעת ממשלת נתניהו-גנץ לפני תקופה: עומדים להם חברי כנסת מהצד השני וצועקים ומוחים, ומוציאים אותם מהאולם, הפגנת הדגלים השחורים יום-יום בבלפור, עם צעקות, עם קריאות, עם אמירות הרבה הרבה יותר קשות ממה שנאמר כאן, על אלה אני יוצא חוצץ. לא יכול להיות שיהיה כאן מוסר כפול. לא יכול להיות שכשהשמאל מדבר זה חופש הביטוי, זה ציפור נפשה של הדמוקרטיה, יש בכך חשיבות, וכשהימין צועק מדם ליבו, פתאום אין חופש ואין ביטוי, וחברי הכנסת הנכבדים שנאמו כאן מבקשים לסתום פיות. אז אני אומר: למתן את השיח, כן, להפחית את הצעקות, כן. אבל ביקורת נוקבת, נחושה, כאלה אנחנו, זה מדם ליבנו, וצריך לכבד את הדמוקרטיה.

חבר הכנסת בן גביר,

אני מצטרף לכל הדברים שאמרת, אם אנחנו נוריד את הצעקות כאן ואת המילים הקשות, וכשנעלה למיקרופונים נגיד את כל אשר על ליבנו מדם ליבנו, אני אברך על כך. אני אגן על הצד הזה שיגיד את דברו בצורה נחושה,